בוקר

הסכמתי לקיים את הישיבה בגלל שהנושא מעלה שאלות עקרוניות. אנחנו לא מטפלים בבקשות פרטניות. ישבתי עם המנהל זכאי, והבנתי שביום חמישי יש לכם פגישה איתו, נכון? כן, יש פגישה. תציג את הנושא. אני אשמח להתחיל. גילוי נאות, לפני כשנתיים, כאדם עצמאי ואיש עסקים, נכנסתי קצת לתחום. הייתי אמור להשקיע בחברת תעופה, שתפעיל פה מטוסים שנמצאים ברישום זר. בעוונותיי, לקחתי 400 צעדים אחורה, כי גיליתי שיש הרבה מאוד קשיים בעולם הזה, שהם לא באמת ענייניים. אני תכף אפרט אותם. אני חייב לומר שישבנו עם ראש רת"א הקודם, ואין לי שום מילה רעה כנגד אף אחד מהנוכחים פה. הסיפור מאוד פשוט. אי שם לפני עשרות שנים, נקבעה תקנה שנקראת תקנה 42א, וקובעת שכלי תעופה קטן, פרטי, ברישום זר, לא יכול לשהות בישראל מעל תקופה מסוימת. אחרי תקופה מסוימת הוא צריך לצאת מכאן, ויכול לחזור בחזרה. זאת תקנה שלא מדברת על כלים פרטיים שהם ברישום ישראלי, רק על כלים זרים. כשעשינו מחקר כדי להבין וללמוד את הנושא, הטענה הייתה שבשעתו אני מבין כך מפרוטוקולים שנחשפתי אליהם מהעבר היה איזשהו רצון שנולד מעניין ניסויי לגמרי. היה חשש מכל מיני בעלי ממון שמשקיעים את הכסף שלהם במקום זר. כדי שתהיה דרך לפקח על אנשים שקונים מטוסים ועושים פעילות בחו"ל, אמרו: חבר'ה, אם אתם רוצים שיהיה לכם קל איתנו, תרשמו את המטוסים שלכם בישראל. עם הזמן, הבנו שעולם המיסוי השתנה. התקנה הזאת נשארה, אבל לא נאכפה במשך עשרות בשנים. בתקופת הקורונה, באופן בלתי ברור, התחילו לתפוס עליה תאוצה, אבל רק במקרים ספציפיים ולחברות מסוימות. מה זה לחברות מסוימות? לחלק אכפו ולחלק לא אכפו?

נגד חלק מהמטוסים ברישום זר, שלא היה להם הפטור, נתנו להיכנס ולצאת חופשי. להיכנס לישראל, לשהות פה חצי שנה,

שנתיים וכן הלאה. הבאנו ליושב-ראש הוועדה הקודם תיעוד של מטוסים שנכחו ונשארו כאן. היה כבר דיון בוועדה? לא היה דיון בוועדה. היה שיח, היה דין ודברים אל מול רת"א. אני אישית ישבתי עם יואל, היושב-ראש הקודם. דיברתי איתו בטלפון פעמים רבות. נפגשתי איתו פגישה מאוד ארוכה, ובסופה הוא אמר: זה לא רלוונטי, זה מה שיש ותתמודדו. יש פה משהו מאוד צורם. ראשית, את התקנה הזאת אוכפים רק כשנוח. מה זה אומר כשנוח, ואני מצטט? אם מישהו הודיע לנו על מטוס שהוא ברישום זר, והוא שוהה פה, אז אנחנו נאכוף. אם לא אמרו לנו, אנחנו לא יודעים וזה לא מעניין. זה נאמר מפורשות בפגישה איתנו ובפורומים אחרים, כולל בתגובה רשמית לבית המשפט. דבר נוסף, שהרבה יותר חמור בעיניי, לצד התקנה יש דבר שנקרא פטור. זאת אומרת, יכול לבוא ראש רשות התעופה האזרחית, ולמטוסים ספציפיים ברישום זר הוא יכול להגיד שהם פטורים מהתקנה, והם יכולים להשאיר את המטוס בארץ ככל שהם ירצו. החריג לכלל, שזה הפטור, הפך להיות הרוב, והכלל, שהוא בעצם העיקר למנוע את השהות כאן הפך להיות המיעוט. ברגע שהחריג לכלל הופך להיות הכלל, הכלל הופך להיות מיותר. אני פותח סוגריים ואומר שגם ברמה אישית שלי וגם ברמה אישית של אחרים, שחלקם כאן, אנשים נפגעו מזה מאוד. חברות קרסו. אם תהיה פה פעילות רציפה ושוטפת של תעופה מהסוג הזה, זה עוד מקומות עבודה, זה עוד הכנסות למדינה וכן הלאה. אני מניח בצד את העובדה שמטוסים שנמצאים היום בפטור אני מרשה לעצמי להגיד את זה. אני גם יכול להראות את זה, אבל לא כאן כי אנחנו אומרים בתפילת שמונה עשרה שלמינים ולמלשינים לא תהיה תקווה, אז לא תפקידי להשתנקר,

אבל המציאות היא שמטוסים שבפטור, עושים טיסות מסחריות בתשלום, מתחת לרדאר, וזה נוח. הדבר הזה צריך להיעצר. התקנה הזאת אין לה שום רלוונטיות משני טעמים. בשעתו נאמר ששומרים על התקנה בגלל ענייני בטיחות. מטוס צריך להיות מפוקח, צריך לעבור בדיקות וכן הלאה. לכן, כשאנחנו אומרים שמטוס צריך להיות בשהות רציפה בבסיס האם שלו, במקום שבו הוא רשום, זה כדי שבבסיס האם שלו ישמרו עליו.

יש מטוסים שהרישום שלהם במדינות שאין בהן אפילו שדה תעופה, והם בכל זאת מקבלים פטור. אלה מטוסים קטנים, נכון? אנחנו מדברים על מטוסים קטנים. עד כמה מושבים?

גם 10 ו-12. מה זה תקנה 42 ומה זה הפטור? תקנה 42 קובעת שמטוס ברישום זר יכול לשהות בישראל עד משך זמן מוגבל, 45 יום. זאת תקנה ישראלית?

שאין לה אח ורע בעולם. מה זה סעיף הפטור? כלומר, יש לך סמכות לפטור מ-45 הימים האלה? לכל פטור יש כללים, על מה הוא ניתן. אני רוצה להשיב בצורה מסודרת. מעניין אותי רק הקטע הזה. מטוס ברישום זר יכול להשהות בישראל יותר מ-45 יום, ויש לזה שני סייגים: הסייג הראשון, שהוא לא מוביל נוסעים אלא הוא מוביל את בעל המטוס או את החברה. כלומר, זה לא מסחרי.

החובה שלנו, בין השאר, היא להבטיח את בטיחותו של הנוסע המשלם. זה שמשלם כרטיס, ובטיסות האלה זה עולה הרבה מאוד כסף, סומך עלינו על רשויות המדינה שכלי הטיס שהוא רכש בהם כרטיס והוא טס, הם כלי טיס בטוחים, שהטייסים עומדים בכשירות, שכלי הטיס עומד בכשירות. לכן, אם המטוס לא פועל בפעילות מסחרית, לא מונית אוויר, אלא משמש רק לפעילות של אותו אדם פרטי או החברה שבשמה רשום המטוס הכוונה רשום מבחינה מסחרית אז אנחנו נותנים לו

האפשרות השנייה היא בדיוק מסיבה בטיחותית, שגם בגינה נותנים פטור. אם המטוס רשום במדינה שאליה הוא פועל באופן תכוף נניח, המטוס רשום בצרפת והוא טס מישראל לצרפת או אפילו מישראל למדינות האיחוד האירופי, מבחינתנו זה מניח את הדעת ואנחנו יכולים לתת לו פטור, למרות שהוא מעבר ל-45 ימים. מה לא סביר? לא סביר זה להביא מטוס מארצות הברית לישראל, ולהתחיל להטיס אותו מישראל לאירופה, כמו שהאמריקנים לא ירשו שמטוס ישראלי יטוס לארצות הברית ויתחיל לטוס מארצות הברית לקנדה.

זה עניין pure בטיחותי, ועובדה שאנחנו נותנים פטור. למה אנחנו נותנים פטור? כי ברגע שהמטוס ברישום זר, בניגוד לטענה שאנחנו לא נותנים למטוסים ברישום זר לעבוד בישראל, אבל הוא לא מונית אוויר,

הוא פועל באופן תדיר למדינה שבה הוא רשום שם זה מרכז ההפעלה שלו. הוא נוסע וחוזר לאותה מדינה שהוא רשום. גם כשהוא ברישום זר, הוא יקבל פטור ויוכל לטוס. קודם כול, גילוי נאות, אני מאוד אוהב את שמואל ולכן קצת קשה לי. זה לא אישי, אנחנו לא בריב ולא בוויכוח. רגע, אני רוצה להבין. ברשותך, היושב-ראש, הוא אמר משפט מדהים, ואני חושב שהמשפט הזה נותן פתרון לכל הסוגיה. הוא אומר: אנחנו לא נותנים פטור למי שמפעיל טיסות מסחריות בכסף, כי יש לנו אחריות. זה מה שרציתי לשאול.

ואותו נוסע שעולה על מטוס פרטי של חבר שלו, לא סומך עליהם שהמטוס בטוח? מה ההבדל אם הוא קנה כרטיס או לא קנה? השימוש הוא אותו שימוש. לא, לא.

אבל זה מה שהוא אמר. אתה אמרת שיש פטור, והפטור ניתן למי שלא עושה טיסות מסחריות. המטוסים שאתה מדבר עליהם עכשיו, זה מסחרי או לא? כן, מסחרי, מסחרי. אז לא מגיע לך פטור לפי הכללים כרגע. זה בדיוק העניין, הכלל הזה הוא פרשנות. הטענה שלך לגבי פטור שניתן לאחרים, לא נכונה. קודם כול, גם מטוסים שעשו טיסות מסחריות אין להם פטורים. צריך להגיד את זה. - - - זה 300 נוסעים ואתה מדבר על 8 נוסעים. דוגמה אחרת, איזיג'ט טסה לכל מיני מקומות באירופה, ולא בהכרח חוזרת למקום שהיא רשומה בו. והיא עדיין מקבלת פטור.

אני חוזר ואומר, עליהם החובה להראות שזה לא נכון, כי אני הוכחתי בעבר ליושב-ראש הקודם,

גם מטוסים ששימשו לטיסות מסחריות, קיבלו פטור. חד-משמעית. ואף אחד לא יכול להגיד שלא. אני אשמח אם יגידו לפרוטוקול שלא, ואני אראה שזה לא נכון. אבל יש פה משהו יותר עקום, אומר היושב-ראש, ובצדק, שאם יש מטוס שהפעילות שלו הולכת וחוזרת מבסיס האם שלו,

נחה הדעת שהכול בטוח, איך יכול להיות שיש מטוס שאין לו בסיס אם? במדינת הרישום שלו אין בכלל שדה תעופה, וגם הוא מקבל פטור.

הטענה שעצם העובדה שהוא טס וחוזר למדינת הבית שלו, היא הסיבה שנותנים לו פטור, לא רלוונטית. יש מטוסים שאין להם מדינת בית בכלל. בוא נתחיל מזה, שאם יש פה אפליה, זה סיפור אחד ונשים אותו בצד.

יש היגיון במה שזכאי אומר. מצד אחד, הפטור ניתן אם הוא לא לוקח נוסעים באופן מסחרי, ואם יש תנאי לבטיחות. זה הגיוני. אתה אומר שהם מפירים את זה במובן הזה שיש אפליה, כי יש כאלה שמטיסים מסחרי ומקבלים פטור, ויש כאלה שאין להם בסיס אם והם מקבלים את הפטור,

זכאי, יש לך תשובה לזה?

אם יש הפרה כזאת, אני אשמח לדעת עליה, ואנחנו גם נטפל בה. אבל אנחנו לא נתקן חטא בפשע. אם יש דבר כזה, הוא לא בסדר ואנחנו נפעל כדי לתקן אותו. אני חוזר ואומר, במסגרת הפטור, וכדי לאפשר לאנשים לבצע פעילות עסקית, אנחנו דורשים את המינימום האפשרי. לא שמטוס ברישום זר לא יוכל לפעול למטרות מסחריות בישראל. אני מוכן לתת לו פטור, ושהוא יוכל לפעול, רק שיפעל באופן תכוף אל אותה מדינה שבה נמצאת מדינת הרישום. לא להביא מטוס מארצות הברית ולהטיס אותו מישראל לאירופה. יש לי שאלה, מדוע סורבתי אז? וסורבתי לא בגלל שאני לא חוזרת לעיתים תכופות. הטענה הייתה בגלל שהטייסים שלי, מקום המחייה שלהם הוא בישראל. זאת הסיבה שסורבתי. חברה אחרת סורבה מסיבה הפוכה, שמרכז החיים של הטייסים הוא בארצות הברית. פעם זה כך ופעם זה כך? בכל פעם נטענה טענה אחרת, שבכלל לא תואמת את השנייה. אני רוצה להוסיף עוד דבר, מדינת ישראל חתומה על אמנה, שנותנת למדינות לעבור מעל ישראל, לנחות בישראל ולהמריא מישראל, בטענה שהם יודעים ומכירים בבטיחות של המדינות האלה. כולל ארצות הברית, כולל אירופה, כולל האיחוד. יש בדיקה אחת שמבוצעת בשדות, ומאושרת על ידי כל מי שחתום על האמנה, שקוראים לה בדיקת SAFA. היא בדיקה מקובלת והיא מתבצעת על ידיכם, וזה בסדר, וזה תקין, וכך צריך להיות. מעבר לזה, לא צריכה להיות אכיפה נוספת. בשום מדינה אחרת שפועלים בה לא בודקים, ובטח לא באים ושואלים מי הנוסעים, מה הקשר שלהם לבעל המטוס,

טלפון אישי שלהם, מייל אישי שלהם, איפה הם עובדים. אלה פרטים שבשום טיסה - - - למה שהמינהל לא יוכל לשאול שאלות כאלה? אני לא מבין את העניין הזה. רבותיי, תקשיבו טוב, אם זאת שאלה של בטיחות, אתם לא תגידו להם איך לעבוד ואתם לא תגידו להם איך לבדוק, עם כל הכבוד לכם.

אבל לא סורבתי בגלל בטיחות. יכולתם ללכת לבית משפט. היינו בבית משפט.

חזן, לא באתי עכשיו לבדוק את העניין הספציפי שלכם, כי יש עוד חברות שקשורות אליכם. אם יש לכם טענה שפועלים שלא כדין לגביכם, יש דרכים לטפל בזה. זאת לא הטענה, אדוני היושב-ראש. שנייה, רגע. הבנתי את הטענה שלכם, הבנתי גם את התשובה. יכול להיות שיש פתרונות אחרים. בואו נשמע את זכאי אם יש פתרון או הצעות אחרות שפותרות את הבעיה. אולי צריך לתקן את התקנה, גם זאת אופציה. תיקנו. בדרך כלל, אני לא נוהג להעביר ביקורת על אנשים ומה שם המקצוע שלהם. זה המקצוע שלי, אני עוסק בו עשרים שנה. מה קורה בעולם תאמיני לי, אני יודע. אני חבר ב-board של ה-Tripel A האמריקני. אני מכיר את התעופה ואת החוקים שלה, ולהגיד שעושים SAFA ללופטהנזה, בואו נעשה גם SAFA לכם זה לא בדיוק אותו דבר. או לטעון טענה שלופטהנזה, חברה עם 600 אווירונים - - כן, זאת לא טענה. באמת, זאת טענה מצחיקה.

אני אומר לך, היושב-ראש, כמות האירועים הבטיחותיים בעולם וגם בארץ, עם המטוסים האלה בכוונה לא הבאתי לכאן את השקף היא פי 10 יותר גדולה מהכמות היחסית שלהם. זה ממש לא נכון. זה נכון ועוד איך. כמות אירועי הבטיחות, כולל בנתב"ג אתם רוצים ללמד אותי גם על נתב"ג, אחרי 12 שנים בנתב"ג? כמות האירועים הבטיחותיים עם המטוסים האלה בנתב"ג פי כמה יותר גדולה מאשר מטוסים מסחריים. אני מזכיר שהמטוסים האלה לא פועלים בשדה שיש בו רק מטוסים של תעופה קלה, כמו בטיטנבורו בארצות הברית. זה נמל תעופה משולב, ומטוסים כאלה חוצים מסלולים ראשיים, שעליהם יש נוסעים עם 300 אווירונים. רישוי של טייס כזה זה לא אותן שעות טיסה כמו טיסה מסחרית של לופטהנזה, הכשירות של המטוס היא לא אותה כשירות. ההבדלים תהומיים, ואני לא רוצה לדבר עליהם. אתה פשוט מטעה את הוועדה. סליחה, אם אני יכול לדבר. אני טייס קברניט, מנהל של חברה שבבעלותה מטוס כזה ברישום זר. חברה אחרת או אותה חברה? יש עשרות חברות כאלה, וכולנו נפגעים מהתקנה הזאת. לדעתי, בבסיס הדבר הזה צריך,

לנתק את החיבור בין תקנה 42א לעניין הבטיחותי. יש לרת"א עשרות כלים לאכוף בטיחות על כל המטוסים האלה, כולל לופטהנזה, כולל יונייטד, כולל המטוסים הקטנים, כולל הצסנה עם הפרופלור. זה בכלל לא קשור לתקנה 42א. אני רוצה להבין, למה אתם צריכים שיהיה רישום זר? אם אתם טסים מישראל, שוהים בישראל הרבה זמן, למה אתם צריכים רישום זר? למה אתם לא פותרים את הבעיה בזה שאתם - - - את השאלה הזאת אתה צריך להפנות לראש רת"א החדש, ולשאול אותו מדוע מעל 90 מטוסים עומדים פה ברישום זר, וכמה מטוסים באמת נרשמו בארץ ברת"א. למה אתם צריכים רישום זר? זה פותר לכם את הבעיה בקלות. זה פותר את הבעיה לגמרי. בגלל שיקולי מס?

אין פה שום שיקולי מס. אלה שיקולי ביורוקרטיה של רת"א, וזה דיון אחר לחלוטין.

אנחנו בדיון. אל תגיד לי דיון אחר. עובדתית, כל המטוסים שמגיעים לכאן, מתרחקים מרת"א כמו מאש בגלל הביורוקרטיה ובגלל הרבה מאוד דברים, שהם לא מכירים במדינות אחרות. אתם רוצים להירשם זר ולהתעלם מהביורוקרטיה? אתה יודע מה? זאת המדינה שלי. אני משרת כאן בצבא, ואני מאוד אשמח שהמטוס יהיה ברישום ישראלי אם רת"א היה יודע לתת לי אפילו 10% ממה שה-FAA האמריקני נותן. אנשים רושמים את המטוסים שלהם באמריקה ובכל מיני מקומות אחרים, זה לא בגלל הנושא הבטיחותי אלא בגלל הנושא הביורוקרטי. אני לא חושב שזה הדיון פה, לדעתי. חשוב להבין שבמסגרת ביקורות SAFA, יש לה סמכות עקיפה בכל שדה תעופה לבוא, לבדוק את רישיונות הצוות, את המצב התחזוקתי של המטוס, אפילו את המספר הסידורי של הצמיג, כמו שמפקחי רת"א עושים את זה בכל מקום אחר בעולם, כשאני נוחת שם. כשאני נוחת עם המטוס בצרפת או בארצות הברית או בגרמניה או בכל מקום, מגיע מפקח רת"א, מציג תעודה ובודק את המטוס.

שנושא הבטיחות יכול להיבדק בלי שום בעיה, וללא שום קשר לרישום? אין לו שום קשר לתקנה 42. הוא נבדק והוא גם נאכף. רת"א לוקחת לעצמה סמכות של המדינה המבקרת. אם המטוס שלי רשום עכשיו ב-FAA האמריקני, רת"א אומרת: ה-FAA, שהמציאו, עד כמה שאני זוכר, את התעופה, לא מספיק מכובדים בשביל לפקח על המטוסים שלהם, ואנחנו נבוא ונשים - - - לא,

סלח לי. זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר שאם אתה רשום במדינת מוצא בארצות הברית, ואתה לא נמצא שם אף פעם, הוא מבין מזה שאתה לא נבדק מבחינה בטיחותית.

המטוסים האלה מסתובבים בכל העולם. זה מה שהוא אמר. הוא לא אמר משהו אחר ואתה מערבב את זה עכשיו. אני רוצה לדייק. המטוסים האלה מסתובבים בכל העולם, ומקבלים שירות תחזוקתי באיכות הכי גבוהה. זכאי, מטוס קטן שנוסע לצרפת ורשום בארצות הברית, הוא יכול לתת לך אישור שהוא נבדק בטיחותית כל הזמן, אז מה בדיוק הבעיה? אפשר לבדוק את זה בדרך אחרת. אנחנו נבדקים מעל 10 פעמים בשנה בכל המדינות האלה. אני רוצה ללכת בדיוק בכיוון שלך בהיבט של הפתרונות. הם יביאו לך אישורים שהמטוס נבדק כל הזמן, ואז זה פותר את הבעיה הבטיחותית במובן הזה. אין לי שום דבר נגד זה שמטוס יהיה ברישום זר, ויפעל מתוך ישראל. בגלל רישום זר הוא נכנס לתקנה הזאת. יש לי סמכות, כמו שאמר מר חזן, לתת פטור ואני גם מוכן לתת את הפטור. עזוב לרגע את הפטור. אם הם יביאו לך מטוס, אתה יכול לחייב בעל חברה שהמטוסים הקטנים האלה זזים אני לא יודע את מי הם לוקחים. את מי אתם לוקחים כל הזמן? הייתי מציע לקחת אותך, אבל אני לא רוצה להסתבך.

את המיליונרים של המדינה אתה לוקח? את המעסיקים הכי גדולים במדינה הזאת. לא רק. גם מדינת ישראל, וחשוב שזה יירשם בפרוטוקול, משתמשת במטוסים האלה, ודי לחכימא ברמיזא. בטח האנשים האלה לא רוצים לטוס במטוס לא בטיחותי,

ובגלל זה הם דואגים למטוסים שלהם כמו תינוקות. אני לא רוצה לרדת לפרטים הטכניים. ההבדל בין פיקוח SAFA שהוא שטחי, לבין פיקוח של רת"א לך אני לא צריך להגיד לך שהפיקוח של רת"א הוא שמיים וארץ. אני לא מסכים. עושים פיקוח SAFA לחברה זרה ולא עושים פיקוח עומק, משום שהפועל היוצא בין הרת"אות, הוא שהרת"א המקומית, נניח של לופטהנזה, מפקחת לעומק כמו שאני מפקח על אל-על. אל תגיד לי שפיקוח SAFA זה פיקוח של ה-FAA. זה לא אותו הדבר. אתה יכול לפנות לרשות - - - מה דעתך שפניתי ל-FAA? הם ענו לי ושלחו לי גם בכתב, שיש להם קושי לפקח על מטוסים שנמצאים מחוץ לארצות הברית. אני הבאתי אישור שהבדיקה תקינה והכול עבר בצורה בלתי רגילה. רגע, זה פתיר, אדוני היושב-ראש.

רגע, רגע. לא, לא, אתה תעצור. אני אומר כך,

בנושא הבטיחות ודאי אין ויכוח על זה ולא צריך להיות ויכוח על זה. אני מציע שתעשו איזה נוהל, כך שאם הם מביאים לך אישורים על בדיקות שנעשות, וזה מניח את הדעת מבחינתכם, לא צריכה להיות בעיה. וזה לא משנה באיזה בית הוא רשום, באיזו מדינה הוא נוחת. העיקר שיביאו לך בדיקות. אם זה מניח את הדעת,

לדעתי זה פותר את הבעיה של הבטיחות. כבוד היושב-ראש, אני מייצגת את חברת אל-על. אם הם יכולים לקבל את הפטור הזה,

כחברה מסחרית, לא יכולה לקבל את הפטור הזה? אני לא יודע. תכף נתייחס לתקנה 42. זה יכול לחסוך הרבה מאוד - - - אני עובד הפוך. אני אומר, קודם כול בטיחות. חוק אחיד עבור הדבר הזה, ובלי חוק אחיד גם אנחנו נוכל לחסוך המון כסף. אבל התקנה לא מדברת על המטוסים שלכם. מה את רוצה? אתה מבין לאן אנחנו נגיע? את רוצה שניתן פטור ללופטהנזה? אני לא נכנס לזה. אפרת, אנחנו מדברים על משהו אחר. אם הפטור הזה יוכל להינתן להם, הוא יוכל להינתן גם לנו. המטוסים שלנו עוברים את אותן בדיקות. את הובלת אותי לתקנה 42. חכי רגע, עוד לא הגעתי לזה. צריך להיות חוק אחיד. לגבי הבטיחות, זה ברור ואין על זה ויכוח. עם כל הכבוד לחברות וכולי, הבטיחות מעל הכול. כולם מסכימים על זה. אין בעיה. טוב מאוד שאתה מסכים על זה. במקרה הזה, ייצא נוהל, לדעתי. אני לא אומר לכם מה לעשות, אבל זאת הדרך הכי טובה, איך אתם פותרים את הבעיה של הבטיחות בלי קשר לתקנה 42, כדי שהטענה הזאת תוסר מהשולחן. נעבור לעניין השני. עוד לא הבנתי על מה מדובר?

זאת הבעיה? ברגע שיש פטור, הם לא מחויבים ל-45 יום? נכון. ברגע שיש פטור, המטוס יכול להישאר בישראל, לצאת ולהיכנס חופשי. אם הם פותרים את הבעיה של הבטיחות, מה נשאר לך כדי לתת להם פטור? המחוקק קבע את הכלל, והוא גם אמר מי בעל הסמכות לתת את הפטור. אתה בעל הסמכות. נכון, ומה הכלים. קיבלתי עכשיו בקשה לפטור מה הכלים שבאמצעותם אני בוחן את הפטור? אני מבקש דבר מאוד מאוד בסיסי, והוא שהמטוס שרשום ברישום זר של המדינה שבה הוא רשום, יפעל באופן תדיר למדינה הזאת. רק משם הוא יכול לטוס? שמואל, יש מטוסים שאין להם

בבסיס האם שלהם, ונתתם להם פטור. סן מרינו ואיי קיימן איך הם חוזרים הביתה?

אלה שני מקומות שאין בהם בכלל שדה תעופה. המטוסים לא נוחתים, יש להם רישוי ויש להם פטור. איך אתה מסביר את זה? נו,

עובדים על עצמנו? אני לא מבין את זה. אולי צריך לתקן את התקנה. אם המטוס הזה נמצא בישראל, ואין בעיה בטיחותית נניח שפתרנו את הבעיה הזאת מה הבעיה לתת לו אפשרות לשהות יותר במדינת ישראל? הוא גם משלם פה הרבה כסף. הוא מקבל פטור, ואלה המקרים שהם מדברים עליהם. כלומר, הפטור מאפשר לו לשהות יותר מ-45 יום במדינת ישראל. שמואל, אתה מוכן להתחייב לפרוטוקול שאם אין בעיה בטיחותית, אתם תיתנו פטור לכל אחד? אם כן, פתרנו את הבעיה. מה הכללים שלפיהם אני נותן את הפטור? שהוא טס באופן תדיר למדינה שבה הוא רשום. אז איך נתת פטור למדינות שמטוסים לא יכולים לטוס אליהן. אני לא מצליח להבין, ואתה יודע על מה אני מדבר.

אני אסביר.

הקטן, שבסך הכול הייתי פקח טיסה קטן. לא הטסתי מטוסים. אולי קפצתי 123 פעמים ממטוס, זה בסדר. לא הטסתי. אני האידיוט רוצה להבין איך יכול להיות שמטוס לא טס למדינה ולא חוזר ממנה כי אין בה שדה תעופה. הוא רשום שם, ואתם נתתם לו פטור, למרות שאתה אומר שהבסיס לפטור הוא שהוא ינחת ויחזור מאותו בסיס.

וזה לא מטוס אחד ולא שניים ולא שלושה, וחלקם גם עובדים בתעשייה מסחרית. אתה עושה טעות.

כי אתה נכנס לשאלות ספציפיות שקשורות לאי-שוויון, לשיקול דעת. אני אומר, בוא נבחן את הכול ונראה איך פותרים את הבעיה. אך תיכנס למקרים ספציפיים. אני מהלשכה המשפטית ברת"א. אני רוצה לעשות קצת סדר במסגרת המשפטית. אוקיי, תעשה לנו באמת.

ברשותך, נעשה סדר במסגרת החוקית, ונתכנס אחרי זה למה שהיה. תקנה 42א תוקנה לפני כמה חודשים, ותכף נדבר על התיקון הזה.

היא אשרה באופן גורף שהות של כלי טיס זר בישראל במשך יותר מ-45 יום ב-270 ימים.

תכף נגיד לתיקון הזה. באותה תקופה, השתמשנו בפטורים. לפי חוק הטיס, יש מכשיר שקוראים לו פטור, ומאפשר למנהל הרשות, בהתקיים נסיבות מסוימות תקנה לא מתאימה ורמת בטיחות שוות ערך לתת פטור בתנאים שהוא יקבע. רת"א הייתה מול האתגר של התמודדות מול כלי הטיס האלה, והמדיניות שרת"א קבעה זאת מדיניות שקיבלה ביטוי בנוהל שפורסם והוא נגיש באתר של רת"א במרשתת, ותקנו אותי אם אני טועה או מטעה, חלילה עשתה הבחנה בין כלי טיס זר שמופעל בהפעלה כללית. למשל, אני, יש לי את המטוס הזר שלי. אני מטיס את עצמי ואת בני משפחתי אני לא מדבר על הרמאים והנוכלים לבין מי שמפעיל כלי טיס בהפעלה מסחרית, כלומר מסיע אנשים בתמורה. אמרנו, כמו שמשתקף בהרבה מאוד היבטים אחרים של הבטיחות, שאנחנו נהיה יותר מתירנים לגבי כלי טיס בהפעלה כללית שם אדוני מסכן את עצמו ואת בני ביתו, במקרה הטוב. ואז זה בסדר, כי הוא מסכן את עצמו.

רגע, מר חזן. אני אוהב שכועסים עליי אחרי שאני מסיים לדבר. אני לא כועס, אני לומד. כל המדינות מבחינות בין הפעלה כללית להפעלה מסחרית. אדוני היושב-ראש, שים לב מה נאמר פה, שאם זאת הפעלה כללית תתפוצץ,

שלא תהיה לך בטיחות במטוס. אנחנו לא אחראים. אתה תהיה אחראי על עצמך. זה מדהים. לפני רגע אמר ראש רת"א, שאותו מטוס, שהוא לא בפיקוח, נוסע על ידי מטוס של לופטהנזה עם 400 אנשים. זאת צריכה להיות אותה רמת פיקוח בדיוק. היועץ המשפטי מקריס את הטענות שלהם תוך כדי שיחה. זה פשוט מדהים. אתה רוצה ללכת לבית משפט? לעצור את הישיבה? אני רוצה להבין. אני אומר דבר פשוט, יש פה רציונל. רת"א צריכה לדאוג לתעופה האזרחית.

אנחנו לא נמצאים פה עכשיו בוויכוח עם רת"א, במובן הזה שאתה מוצא איפה הם עושים טעויות. לך לבית משפט ואין בעיה. אני אעצור את הישיבה ותלך לבית משפט. אל תהיו חכמולוגים יותר מדי. גם ה-FAA, רמת הפיקוח שלו על מטוס של יונייטד לא משתווה לרמת פיקוח שלו על גולף-סטרים. בכל העולם זה כך, כי תאונה של צסנה היא לא תאונה של בואינג. אני מסכים. זאת אירוע מדינתי וזאת תאונת דרכים. אני מסכים. אתה פשוט השתמשת בטרמינולוגיה שלך קודם, בזה שהם טסים לצד מטוסים גדולים. אני רוצה להבין, איזה תיקון עשיתם? הייתה לנו מדיניות שפורסמה באתר האינטרנט ועמדה גם לביקורת שיפוטית, שקובעת מהן אמות המידה למתן פטור. הייתה מדיניות יותר מתירנית לגבי כלי טיס שמופעלים

זה המקום גם לחדד, שכמו שאמר מר חזן קודם, יש כלי טיס מסוימים שקיבלו פטור גם לגבי הפעלה מסחרית. אלה מופעלים על ידי מדינת ישראל או משמשים את מדינת ישראל, ומדובר על שני כלי טיס בלבד. אחרי שהתחילו הליכים משפטיים בעניין הזה, ושבנו ודשנו בתקנה, החליטו גורמי המקצוע שיש לקדם תיקון של התקנה, כי ללכת כל הזמן למנגנון של פטור, זה מאוד מאוד מסובך וטרחני.

בואו נבנה את הרציונל הבטיחותי בתוך התקנה עצמה. התקנה הזאת תוקנה לפני כחצי שנה, ובגדול היא אומרת שהכלל שאומר שכלי טיס זר לא יכול להיות בישראל יותר מ-45 ימים ב-270 ימים,

הוא יכול עד 270 יום? אסור לו להיות בישראל יותר מ-45 ימים בתקופה של 270 יום. למה 45? למה לא 10? למה לא 200? חבר'ה, די.

אבל אתה רוצה לקבוע להם מה להגיד ומה לעשות? אם לא מתאימה לכם המדינה שלנו, תלכו למדינה אחרת. תהיו מספר זר שם. מספיק כבר עם הקשקושים האלה. אני רוצה להבין, כמו שאני מבין את זה מהצד, הטענה של שהייה של 45 יום עד 270 יום צריכה להתייחס למטוס קטן, שהחליט לשהות בישראל בלי לטוס בכלל. ואז הוא לא יכול לעבור את 270 הימים. נניח שהחלטתי לחנות בראשון לציון כי יש שם שדה תעופה קטן למטוסים קטנים, ואני החלטתי לשהות שם או בבן גוריון.

אם אני סתם חונה ולא טס, אז התקנה הזאת חלה עליי. אבל אם יש לי מטוס וכל הזמן הוא יוצא החוצה מספיק שאני יוצא עכשיו לפריז, יצאתי מישראל ועמדתי בגבולות התקנה של המועדים. אני לא מבין את העניין הזה. זאת לא מטרת התקנה, אדוני. זה מה שהיא אומרת. הוא סופר את הימים שאתה נמצא. הלוך חזור היית באותו יום. אבל אני יצאתי. ברגע שיצאתי, אני מתחיל את הספירה של 45 הימים עוד פעם. אם אתה נמצא 24 שעות רצופות בחו"ל, זה לא נחשב מתוך ה-45. לא, לא. הוא לא מפרש את זה נכון. אם יצאתי מהארץ ונחתי בפריז, כבר יצאתי. אני חוזר ו-45 הימים נספרים עוד פעם. ככה נראה לי, ואולי הנוסח לא נכון. אפשר להציג את התקנה, אפשר לקרוא אותה בקול, אפשר להפנות לבתי המשפט שפירשו אותה לאורך השנים. אף אחד מעולם לא סבר שזאת הפרשנות. אבל זה המצב. לא, כי הנוסח של התקנה מאוד מאוד ברור. הרציונל של התקנה, להבנתנו,

בטיחותי, והוא עומד על הרעיון של רחוק מהעין רחוק מהלב. אבל את הבטיחות פתרנו במובן מסוים. עוד לא פתרנו אותה. לא, אתם תפתרו אותה אם תעשו בדיקות ותוציאו נוהל. יכול להיות שצריך לתקן שוב את התקנה. בהנחה שפתרנו את הבעיה הבטיחותית, אני עובר לתקנה 42. תסביר לי מה הרציונל. אני לא חושב שיש הסכמה שפתרנו את הבעיה. חכה רגע. אמרתי "בהנחה". לא אמרתי שהסכמתם למשהו.

כי הרציונל הוא רחוק מהעין רחוק מהלב. כשמטוס של מדינה זרה פוקד אותה אחת לכמה זמן, הוא נתון לסמכויות הרישוי, הפיקוח והאכיפה שלה. תחייב אותו לחזור לאותה מדינה אחת לשלושה חודשים פתרתי לך את הבעיה. תחייב אותו לטוס לאותה מדינה אחת לרבעון, לא שלושה חודשים. אני אפילו לא מספיק להשלים את הדברים שלי בשביל להבין כמה אני טועה. לא, חס וחלילה. אנחנו לא טועים, אנחנו ביחד. רוצים לפתור את הבעיה ביחד. הרציונל מאוד פשוט כשאני מטוס ישראלי, אני נמצא פה בנתב"ג, והמפקחים של רת"א יש להם לגביי גם זמינות, גם גישה למשרדים של החברה שלי, גם את סמכויות הרישוי, הפיקוח והאכיפה. פיקוח על הטייסים ולא על הבטיחות זה מה שאתה אומר עכשיו? הטייס והבטיחות זה אותו דבר.

לא הבנתי. תצא לרגע מהריבוע הזה, מהמסגרת הזאת שאתה רגיל אליה. אמרתי, תוציאו נוהל שמתייחס לבטיחות, ותכניסו שם כל מה שאתם רוצים. אני לא אומר לכם מה לעשות. ברגע שפתרתם את הבעיה של הבטיחות, תסביר לי מה מפריע לך. - - - אי-אפשר ככה.

אתה כבר לא בכנסת. גם אז היית קופץ כל הזמן.

אני אומר, במקרה כזה, הנושא של תקנה 42 אין לו משמעות, כי פתרתם את הבעיה של הבטיחות. אדוני מניח את התוצאה. אני רוצה לקצר את התהליך. אדוני מניח שפתרנו את הבעיה של הבטיחות, ולכן אפשר לשנות את התקנה. אנחנו אומרים שהתקנה היא אחת הערובות לבטיחות. תכניס את הבטיחות בתקנה. הכנסנו את הבטיחות בתקנה, אבל זה לא מוצא חן בעיני בעלי - - - עזוב לא מוצא חן. לא מעניין אותי אם זה מוצא חן בעיניהם.

איך פתרנו את זה בתיקון התקנות שעשינו לפני חצי שנה.

כל הזמן אני שואל אותך מה תיקנת, ואתה עוד פעם אומר לי: אני אגיד לך אחר כך. תגיד לי מה תיקנת. כלי טיס זרים, שההסדר של 45 ב-270 לא חל לגביהם, נמנים על שלוש קטיגוריות בגדול. כלי טיס שבא לישראל צריך פעולות בדק, ויש פה מכונאי בדק.

זה לא רלוונטי. כלי טיס שמפעיל אותו בעל רישיון הפעלה אווירית ישראלי, יש לו הסכם חכירה עם חברה זרה. חברה ישראלית מפעילה מטוס ברישום זר לא חברה זרה זה קורה לפעמים, וגם זה פטור מההסדר הזה.

כי יש תהליך מאוד מאוד סדור. רק שאלה כדי להבין. זאת אומרת, אם יש לי חברה ישראלית, ואני חוכר מטוס ברישום זר, התקנה לא חלה עליי? זה מה שאתה אומר עכשיו?

נגמר הדיון מבחינתי.

נקנה מטוסים, נרשום אותם על איזה חבר בחו"ל, נחכור ממנו את המטוס, ופתרנו את הבעיה. אם זה התיקון, גם הסיפור של הבטיחות לא רלוונטי. לכן אני אומר שיש פה משהו לא הגיוני. לא נתת לו לסיים. מה הנושא השני? "לגבי כלי טיס זר, שהוא אחד מאלה: אם הפעלתו לישראל בשטחה או ממנה טעונה היתר הפעלה, הוא מקיים את טיסותיו לישראל, בתוכה וממנה, לפי היתר ההפעלה שניתן להפעלתו." זאת תקנה של עמוד, התקנה הזאת? אנחנו אוהבים לכתוב בהרחבה כדי שלא יהיו שאלות. בסוף תמיד יש שאלות. זה בסדר. מזה אנחנו מתפרנסים. בין מדינות יש הסכמי תעופה, שלפיהם ניתנים ההיתרים שמאפשרים לחברות תעופה לטוס ביניהן. בעקבות עתירות שהוגשו נגדנו וחידדו לנו את הנקודה הזאת, אמרנו שחברות תעופה שפועלות לפי היתר הפעלה במדינת ישראל, את המטוסים שלהן נפתור.

כי אלה מטוסים שבדרך כלל שגרת העבודה שלהן היא להגיע לארץ,

להעלות נוסעים ולחזור. אלה הגדולות. זה לא שייך. ואז יבוא אדוני וישאל מה עם החברות שאין להן היתר הפעלה? הרי לא לכל החברות יש היתר הפעלה, ותכף תגידו לי תכף שלפי התקנות שלנו, מטוסים קטנים פטורים מהיתר הפעלה. גם להן נתנו פתרון בתקנות, ועכשיו אני אקרא את התקנה הבאה, ואני אעשה את זה מהר. "אם הפעלתו לישראל, בשטחה וממנה, אינה טעונה היתר הפעלה הוא מופעל באמצעות מחזיק רישיון מקביל לרישיון הפעלה אווירית שניתן לו מאת הרשות המוסמכת לכך במדינת המפעיל שלו". זה התנאי הראשון. אתה לא פיראט, יש לך רישיון הפעלה אווירית מה-FAA, מ-CAA UK וכולי.

תנאי ראשון, אתה חברת תעופה ממוסדת,

"והמנהל אישר לו לשהות דרך קבע בישראל." זה כבר לא פטור. זה אישור של המנהל ולא צריכים את כל המנגנון המורכב של פטור, אלא אישור מנהל רת"א, לפי שיקול דעתו שמובנה בנוהל פומבי. מתי המנהל עושה את זה? "לאחר ששוכנע כי הפעלתו דרך קבע בישראל יכולה להיעשות בצורה בטוחה". זה עניין הבטיחות.

בין השאר, למרכז הפעילות של כלי הטיס, ולמאפייני הפיקוח המתבצע על הפעלתו מטעם מדינת המפעיל." רוצה לומר, למנהל רת"א ניתן בתיקון התקנות הזה שיקול הדעת לאפשר גם לכלי טיס ברישום זר, שלא מופעל לפי היתר הפעלה, לפעול בישראל דרך קבע, אם הוא משתכנע שההפעלה שלו בישראל דרך קבע יכולה להיעשות בצורה בטוחה.

הוא שוקל לעניין זה את מרכז הפעילות שלו. המחוקק כבר הגדיר את זה, והדברים האלה קיבלו ביטוי בנוהל שלנו. הנוהל הזה הוא פומבי, וכל אחד יכול לקרוא, לעיין, להתרשם וליישם.

אני לא מבין את העניין. אני רוצה להגיד לכם, שאם הבעיה של הבטיחות נפתרת, הבעיה השנייה פחות בעייתית כי היא לשיקול דעתו של מנהל רת"א. אני לא יכול להיכנס כרגע לשיקול הדעת הספציפי בכל דבר ודבר, אבל מכיוון שאמרת לי שאתה הולך להיפגש ולבדוק את העניין, נעצור את הישיבה פה. אני יכולה להוסיף משהו לפני סגירה, בבקשה?

זה רלוונטי מאוד. לא, לא. אתם תיפגשו איתו. הסמכות שלו ושיקול הדעת שלו. אני אומר שאתם צריכים להיות בשיקול הדעת יותר פתוחים. כלומר, בגדול, כל הבעיה שאני רואה היא בעיית בטיחות ולא בעיה אחרת. אתה מראה לי תקנה של ארבעה עמודים, ואני לא אתחיל להיכנס לזה. אני גם לא חושב שצריך להיכנס לזה, כי שיקול הדעת הוא ספציפי לבדוק כל חברת תעופה בדיוק איך היא עושה ומה היא לא עושה. אם אתם לא רוצים לתקן את התקנה, לפחות שיקול הדעת צריך להיות יותר רחב. מכיוון שיש מנהל רת"א חדש, צריך לתת לו צ'אנס לבדוק את העניין בצורה אחרת. אנחנו נעצור את הישיבה פה. זכאי, תודיע לי מה החלטת ולפי זה אנחנו נמשיך את העניין. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:15.